לאורחת המכובדת שלנו מנכ"לית משרד התחבורה.

אני רוצה להתחיל בעניין שמתכתב,

עם המחאה של נשות ישראל שמתקיימת היום ברחבי

השיר שאקריא, "כיפה אדומה" של גל גרינברג.

מדריך טיולים המכיר כל פינה בארץ, מייסד מיזם "אתה חברה שלי"- סיור בעקבות המשוררות העבריות הגדולות בת״א ו- "ירושלים עיר נמל על שפת הנצח"-

חלק מזה נוגע לגמרי לעבודת משרד התחבורה בהתכתבות עם משרד האוצר. פתחנו אז ואמרנו וכדאי שנבהיר את עצמנו, שאנחנו תומכים מאוד בפרויקט של עלייה מכל הדלתות.

יש פה נציגים של חברות אוטובוסים שהביעו את עמדתם

חלק מהן נוגעות לסמכות לגבות תעריף מוגדל,

מנוסעים שלא שילמו או לא תיקפו את כרטיסם. ביום חמישי האחרון ערכתי ישיבת עבודה עם נציגי משרדי הממשלה וניסינו, לפחות לגבי הנקודות שהוסכמו בינינו,

אני כבר

אני חושב שאת הסכום והמדרג צריך לעגן כאן בהסדר המוצע. אפשר לעשות זאת בתוספת לפקודת התעבורה, כדי שלחברי הכנסת תהיה איזו שליטה ופיקוח על הסכומים והמדרג. כמובן שתהיה אפשרות לשנות את זה בחקיקת משנה באישור וועדה, אבל להבנתי הדברים האלה צריכים להיות בפיקוח

ערבבת שני דברים. אני מדבר על מה שאיתי דיבר. דיברתי על כמה נושאים, אתה בחרת להתחיל בנושא הזה. לגבי הסיפור של קנסות.

בעניין העיכוב נעסוק בהמשך ואבקש גם את התייחסותן של נציגות משרד

אנחנו רואים בזה תועלת כלכלית. אנחנו עוד צריכים לבדוק את זה. אפשרות ערר תתאפשר בכל מקרה על התעריפים המוגדלים. יש שני

אני לא נכנס לשאלה אם זה מוצדק או נכון אבל הניסיון שנצבר ציבורית אל מול "סיטי פס" הוא לא טוב. אין מה לעשות, זאת המציאות שמתקיימת. אנחנו לא קובעים עכשיו עמדה לגבי זה ואם זה נכון או

אתה פחות מתכתב עם התפקיד. אני מניח שפקחים קבועים אנשים כבר מכירים אותם. זה אמור להקל באופן משמעותי. כמובן שאנחנו נתבע שיהיו להם קורסים. אם אתם שואלים אותי, בתהליך הזה, זה אולי החלק הכי חשוב בהרתעה. זה חלק מהעניין שתצטרכו להתייחס

זאת דרישה של הפסיקה במודל של הפרטת סמכויות שלטוניות.

שנקבעו בפסק הדין בעניין "הנפלינג", הם זיקה שלטונית.

לנכון לבנות את הזיקה השלטונית בדרך של אותו

מה בפועל הפקח יוכל לעשות. הוא יכול לסגור דלתות, מה שהיום הוא לא יכול. אבל כתוב לעכב נוסע מסוים ולא לעכב את כולם. קודם כל, סמכות השימוש בכוח חד משמעי לא נמצאת כאן. אם היא

בעניין זה עמדתי שונה מעמדת חברי כנסת שנושא התחבורה הציבורית מאוד יקר להם,

בזמנו דיברנו אל סמכות של הפקחים לגבי מי

חושב שגם כדי לכם לראות איך זה מתכתב. אם בעזרת השם בעוד שלוש ארבע שנים תהיה ממשלה שתיתן תחבורה ציבורית בחינם - - - או חינם או שהתשלום יהיה אוטומטי ואז לא יצטרכו פקחים. רוי בבקשה. מתי ייסעו כולם בחינם? בעצם רק בתל-אביב ייסעו חינם או גם בכל

הלוואי והייתם עוסקים במרץ בבקשות שלנו. כמו, למשל, נת"צים. סבתא שלי, בעזרת השם,

לעשות את ההשוואות,

אין עניין שעשוי לקדם תחבורה

אני מנהל הפקחים של ירושלים ובית שמש.

נכון להיום, רק 5% מהלקוחות לא מתווכחים כשהם מקבלים דו"ח. 95% מהלקוחות מתעצבנים

חברי גיל החליט לעשות

תבורך גיל.

חנוכה שמח ואני מקווה שתיהנו כאן היום. אני פה בכובע של מנהל מטה בטיחות.

רואים את מספר הרב-קו שלו אבל הוא לא רוצה להזדהות. כאן אולי השאלה למשרד המשפטים. האם על-פי חוק חופש המידע אנחנו יכולים לקבל את הפרטים של אותו לקוח. לא תמיד הלקוח הוא של

לפעמים צריך זמן כדי שהדברים יבשילו. אני חושב שהדוגמה של חברת חשמל היא באמת דוגמה יוצאת מן הכלל. לפעמים אתה צריך לעבור תהליכים כאלה ואחרים כדי שכולם ימצאו את מקומם

אני חושב שכל הצדדים יצאו נשכרים.

אני עדיין סבור שבסוף בסוף זה עניין שנוגע לאיש שיודע לטפל בדברים. אני חווה את החוויות האלה

לעיתים המחלוקות יותר קשות.

מישהו מנהל את המערכת גם אצלך. אני לא יודע לתת תשובות וגם לא

נכנסתי לתפקיד של מנהל הביקורת לפני ארבעה חודשים. אני מציין את זה כי הנושא של שיטת תשלום שבה הנהג לא גובה כסף, זה מהווה אתגר מאוד גדול באכיפה. פה רשום ש-23% לא משלמים. אני לא מתווכח עם הנתון הזה, אבל אחוזי אי התשלום הם גבוהים

אני מנהלת מחלקת בקרת איכות השירות ב"אגד תחבורה". אני אחראית על

למשל, באזורי בנימין, גוש עציון.

אני לא חושבת שזה לא משהו שאנחנו יכולים לעמוד בו. את לא תעמדי בו.

לפעמים שאותו נוסע ימשיך את הנסיעה שלו ויגיע בשלום הביתה ושאני לא אתעקש על ההורדה. גברתי, הערה במקומה.

זה בדיוק כדי שחס וחלילה לא יהיו שונות ופרשניות דווקניות. בחוק אתה לא יכול להיות קראי כלפיו. זאת איננה

סמכות עיכוב בלי סמכות בכוח היא בין כה חלשה. אז הולכים פה למשהו שהוא הכי רזה - - - הראל, זה

עליתם עכשיו על עזריאלי. לא צריך להגזים סיכון? מה נשאר בלי זה?

יש הכול, הכול קיים. אם סמכות עיכוב יורדת עוד שנתיים, מה הפקח יעשה? אתה רוצה שנפזר את הדיון? אני חושב שאתה טועה. מה קורה אחרי שלוש שנים? הממשלה יכולה לבוא לכאן ולבקש הוראה קבועה. היו דברים מעולם. הממשלה מבקשת כאן דברים כהוראת שעה. זה לא סמכות עיכוב. באמת אני שואל מה יישאר בלי זה? לא ביטלנו אותה.

שסמכות עיכוב תהיה הוראת שעה. עוד לא ראינו את הנוסח. אני רוצה שהוראת העיכוב הזאת - - - אם לא יחדשו מה יקרה? איך נעשה אכיפה?

אתה חושב שהאנשים שיבואו יהיו טיפשים או חכמים ממך וממני? אבל זאת חשיפה מאוד גדולה. על העיכוב הזה 2 מיליארד? מה אתה מבלבל את המוח, סליחה על הביטוי הראל. בחייכם, אל תביכו אותי. אני כבר אומר לך. אם על העניין הזה עומד העניין, אל תעבירו את החוק. אם על העניין הזה של סמכות הפיקוח חוק של 2 מיליארד שקל עומד, אל תעבירו אותו.

לא, זאת לא המהות. המהות של החוק היא שאנשים יוכלו לעלות באופן חופשי מכל הכיוונים.

אולי נסביר את התהליך למה אנחנו חושבים שצריך את העיכוב הזה? גברתי היקרה, אדוני היקר, אורחים נכבדים, מנכ"ל נכבד. עניין סמכות עיכוב היא סמכות מאוד דרקונית שצריך לפעול בה בשום שכל. שוטר אני לא סומך עליו עם סמכות עיכוב. אבל זה לא שימוש בכוח. זה לא כמו חוקים אחרים שאתם מכירים. הדבר היחיד שצריך לעשות בשביל להשתחרר מהעיכוב הזה זה להציג תעודת זהות. בשיטור המשולב שהיה בנושא של שיטור קהילתי, כמה אז דיברנו וגם שם זה היה הוראת שעה. הדבר היחיד שצריך לעשות כדי להשתחרר מעיכוב זה להציג תעודה מזהה.

מזהה? העניין הוא כזה. כל מה שצריך לעשות זה לא לעבור באור אדום. הכול זה רק. כל חוק שאנחנו מחוקקים אנחנו אומרים שזה רק. למה עברת באור אדום כשאסור? למה לחצת על דוושת הגז? צריך להבין שלא משתמשים בכוח אז הנזק לא יכול להיות כזה נורא. גברתי המנכ"לית, אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. העובדה שאנחנו מבקשים את זה היא לשני הצדדים.

לא שגרענו מכם את הסמכויות, להיפך. אם זה לא יעבוד כמו שצריך אני לא יודע אם אני אהיה פה,

אתה יכול לבוא למפלגה שלנו ואז תישאר

האיזון המתקיים כל הזמן בין הפקחים לבין הנוסעים הוא איזון עדין שרובו לא יתקיים בחקיקה אלא באופן שבו הפקח, בחכמתו כי רבה, יידע להתמודד עם השאלות. ברור לי שפקח באינסטינקט יפעיל כוח. לכן אני אומר לכם שאני עושה חסד בעניין הזה. מה אתם אומרים? שאם אני לא מעביר את זה עכשיו אז בעוד שלוש שנים אנשים מטומטמים? לא שאנשים מטומטמים, אלא בעוד שלוש שנים נישאר בלי כלום. אם זה לא יעבור - - - היא יכולה להגיד גם שהיא רוצה לבטל.

אני אתן לך דוגמה מהמטרונית. המטרונית זאת מערכת שפועלת עם עלייה מכל הדלתות. רן שדמי, אתה זוכר כמה הפרות יש לנו במטרונית? 15%. שם יש 15%. שם

מערכת פתוחה. אפשר לראות סרטונים ביוטיוב ולראות איך מתעלמים מפקחים. אז נעשה עכשיו ככה בכל הארץ? העניין הוא שהגענו לכאן כבר עם נוסח מאוד מרוכך. אני מבינה את המפעילים שאומרים שכל-כך ריככנו עד שכמעט אין להם כלים.

נוריד את זה, לא נשאר כלום. אני חושבת שיש אלמנט שלא עלה פה. אנחנו שמים פה פיקוח סטטוטורי של הממשלה על השימוש בכוח. חובה בחוק בירור תלונות ציבור, חובה להפעיל אמצעי משמעת על פקח שיחרוג מסמכויותיו. ברשותכם, אני רוצה לומר כמה נקודות בעניין הזה. אם אנחנו כל-כך נוכלים ורמאים בחברה הישראלית זאת אמירה לא פשוטה, שאף אחד לא יטעה. לצערנו. בוודאי שהכול לצערנו. מה אתם חושבים? שזה מה שייתן את המענה. במקום זאת, אם הייתי אתם, הייתי יוצא בקמפיין מאסיבי שבו אולי לא היינו פותרים את הבעיה אבל הוא היה מצמצם את ההתחמקות מתשלום באופן מאוד משמעותי. מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאני רוצה שבכל אוטובוס יהיו מצלמות? יש היום מצלמות בחלק מהאוטובוסים. בסוף במקום לריב עם האנשים, אתה נותן את הסמכות לשומרי הדרך שמצלמים. במקום לריב ולהתווכח והוא יגיד כן שילמתי או לא שילמתי. אם הטענה שלכם ש-15% לא משלמים - - - פערים בין סגירת נוסעים מול ולידציות. 15% זה מה שנספר. מה שלא נספר, לפי דעתי, זה יותר. אני כבר מבין. אני מנסה להגיע למינימום חיכוך. אולי נצמיד מצלמות לפקחים? כל המצלמות לא יעזרו אם אדם לא מזדהה. חברים יקרים, יש לי שאלה אליכם. הבעיה שלנו לא עם האדם הבודד. בסוף בסוף זה לא שאנשים מפתחים ליין חדש, נסתובב בתחנות הארץ, נעלה ונרד ונאתגר את המערכת. בסוף בסוף אלה האנשים - - - אבל זה נהיה קצת ספורט לאומי. דיברו על זה בישיבה הקודמת. גברתי, יש פה 8 מיליון איש, כמה ספורטאים יש? אל תוציאו שם רע לעם ישראל. אבל אלה הנתונים. כאזרח הארץ הזאת, הייתי עוזב את הארץ רק מהדיבורים פה. מפתיע שאנשים לא משלמים?

הנתונים. אולי משום שלא כל-כך פשוט לשלם לכם. גם אם את צודקת,

בוא לא נהפוך את זה ושעל זה יקום או ייפול העניין. בעיקר, כשאדם כמוני חושב שהתחבורה צריכה להיות חינם. נעזוב את זה בצד, אנחנו מנסים להתמודד עם מה שמונח כאן לפתחנו. נתתי לכם את המסגרות בגדול, חידודים כאלה ואחרים. הסיפור המרכזי היא חובת העיכוב. הוויכוח בינינו הוא שאתה חושב שאתה יותר צודק ממני. אני לא מקבל את זה. אני סבור, שבמערכת היחסים שמתקיימת כאן והדאגה שמתקיימת בא האזרח ואומר: זאת הוראת שעה. זאת הוראת שעה, אתה לא יכול לעשות לי כלום אדוני הפקח,

מחכה שהיא תפקע. בוא נראה, תקום ממשלה ואחרי זה אם יביאו, נראה. חבר'ה, על תעמידו את זה כך. בסוף, בשורה התחתונה, האזרח איקס אין לו מושג. אם הוא נתפס כמי שלא שילם, יש כללים כאלה חלשים יותר או חזקים יותר. גם כך הדילמה היא לא פשוטה. על 5 שקלים תגרור אותה ברחבי העיר עם זפת ונוצות? אני אומר להמעיט מבלי להמעיט. אני אגיד לך מה זאת הוראת שעה. הוראת שעה, זאת אומרת, שתישן עם עין אחת פקוחה. זה מה שאומרת הוראת שעה. הוראת שעה אומרת: אדוני, תישן עם נעליים. מה קורה ברגע שחוק נהיה חלק בלתי נפרד מספר החוקים? כולם אומרים: סע, ישנו את זה עוד 2000 שנה. אם אתה עושה הוראת שעה, אתה חייב לעקוב אחרי זה, דהיינו, "עין לציון צופייה". יש כאן עניין שהוא ערכי לפעמים, לפעמים הוא יכול להיות כלכלי. אתה אומר שאתה רוצה לראות איך הדברים מתקדמים. השאלה אם אפשר לעשות "עין לציון צופיה" אחרת אבל? אולי נעבד מנגנון בקרה. צריך לחשוב על זה. בבקשה, לחשוב זה תמיד טוב. הצעת החוק לא תסתיים היום תחשבו. אדוני היושב ראש, אני מחזק את ידיך על-כך שאתה לא נותן שיוציאו דיבת הארץ רעה. מה שנעשה כאן זה באמת להוציא את יושבת הארץ ודיבת הארץ רעה.

אני אקח את כל הבדיקות שהם עשו ואני אראה לך כמה הם מטעים אותנו לגבי 15% שנוסעים ללא תשלום. אני כבר שמעתי בצליל. שאלת האם מדובר בכאלה שמתחמקים מתשלום והתשובה היתה שזה הפער בין התיקופים

גם אתה יודע את זה. צריך להגיד בהגינות שאנחנו ביקשנו סמכות עיכוב וסמכות שימוש בכוח. אני מכיר גם את השיטה הזאת. זה מה שאנחנו רוצים ועדיין רוצים. אבל אתם לא רוצים להיות "סיטי פס". אנחנו לא רוצים שזאת תהיה חברת קבלן וגם לעשות פיקוח ובקרה.

גבי פיסמן הבהירה לי כבר בדיון הראשון שזה לא יהיה. הגענו לפה עם משהו מרוכך. תיראו, אין כמעט דבר שלא הצלחתי להעביר פה. גם כשהיו התנגדויות גדולות, ב-99.9% העברתי דברים בהסכמה מקיר לקיר וללא הסתייגויות. יחד עם זאת, יש דברים

לא מוכן בשום פנים ואופן לעשות אותם ושהם מנוגדים לתפיסת העולם שלי. לכן מראש לא הבאנו לפתחך את נושא השימוש בכוח אלא רק עיכוב. אולי הפקידות טועה ואומרת שהחוק נתן לנו את הסמכות לחוקק אבל אנחנו מבינים, אנחנו נמצאים בעניין הזה, אנחנו רואים את העניין הזה נכוחה.

כל איש שלישי נכנס לאוטובוס או למטרונית בלי לשלם. לא רק במדינת ישראל,

חשבו דווקא שלמחוקקים יש מקום. מה שחשוב ליושב ראש הוועדה ולנו זה האיזון. אתם לוקחים את המקרה הקיצון, אתם לוקחים את הנתונים הכי קיצוניים, הופכים את זה לסטנדרט ועליהם אתם רוצים להלביש את הפלטפורמה ואת החקיקה. אני חושב שבהרבה פחות דרקוניות בסמכות שאתם רוצים לתת, אתם יכולים להגיע לאותה מטרה, גם אם זה לא יגיע למאה אחוז. אין לנו עניין להגיע למאה אחוז. עובדה שאתם מבקשים 280 ו-260. אפשר לחשוב ש-100 שקלים לא היו עוזרים? אזהרה לא היתה עוזרת? אתם לוקחים את הדברים מאוד בצורה קיצונית ואתם מציגים לנו תמונות שאינן אמיתיות. מה שאומר היושב הראש זה נכון. אנחנו כבר עברנו את זה. לקחנו הצעות חוק שהגיעו לפה והפכנו אותן. קיבלנו הרבה פחות ממה שהציעו. הסכמה פירושה שגם הפקידות וגם אנשי המקצוע הבינו והסכימו עם כך שאפשר היה להגיע למטרה. כשאנחנו נותנים הוראת שעה, אנחנו נוכיח שאותה מטרה ולאותם דברים הגענו גם בדרך פחות כואבת, פחות דרקונית ופחות מכבידה. לזה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו לא רוצים שלא ישלמו. אפשר להגיע למטרה בדרכים אחרות. יש לנו מספיק ניסיון בדברים האלה איתכם ועם אחרים ותאפשרו לנו לעשות את זה. אנחנו שומעים את כולם ומאזינים. אנחנו גם מקבלים את הדברים, אנחנו גם יכולים להשתנות אבל תנו לנו לעשות עבודה אמיתית ולא לעמוד ולהציג דברים. לאה הזכירה לי איך שינינו - - - במוניות שירות איך שינינו את החקיקה. גברתי המנכ"לית, הבאתי חוק ששינה את עולם הצרכנות שזה החזר כספי. אין פה מישהו שלא חווה ומכיר את זה. נאלצתי להגיע לבג"צ כדי להכריח את המדינה להתקין תקנות. כל הרשתות, כולם אמרו שיתפתח ליין חתונות. אנשים ימדדו, יגיעו לחתונה ויחזירו בבוקר. דרך אגב, אני רוצה שתדעו שנעשה מחקר באוניברסיטת בר-אילן, שבישראל זה עובד יותר טוב מכל מדינה אחרת בעולם ואנחנו לא כאלה נוכלים ולא כאלה גרועים. אני אגיד לך ממה זה נובע. יש מקומות, למשל, שגביית הארנונה היא נמוכה. כשאתה נמצא בחו"ל, אני מכיר אנשים שלא יעזו לזרוק בדל סיגריה לרצפה, כי הכול כל-כך נקי. אבל כשגם גובים ממך ארנונה וגם לא מנקים לך אז זה מבאס עוד יותר. ההתכתבות עם המציאות היא כזאת שאתה אומר לעצמך: גם לא מנקים לי ולא עושים עבורי ואני משלם. קח את דן באר-שבע. אוטובוסים חדשים, כרטוס ללא נהג, הכל חדיש. למרות זאת, בגלל שאין את הכלים האפקטיביים כדי לדעת מי לא משלם - - - לא.

כמו שאנחנו עוקפים עם הרכב בצורה לא תרבותית אבל לא נעקוף בתור לקולנוע. אנחנו גם נוסעים בתחבורה ציבורית. כל איש שלישי מתפתח לרכבת או לאוטובוס? מה אתם מספרים לנו, אנחנו לא חיים בתוך העם? על מה אתם מדברים? זאת מציאות שלא קיימת.

אני רוצה לבנות מודל שאתם יוצאים בקמפיין שמדבר על החשיבות של הדבר. לומר בעדינות שאנשים - - - ניקח את הקמפיין של החייל שלוקחים לו את המדים כי לא משלמים מיסים ואת אותו דבר נעשה פה. אני מנסה לומר לכם ברצינות. האדם אומר: מה יקרה למערכת אם לא ישלמו 5 שקלים? הוא לא מבין שאם כל אחד לא ישלם 5 שקלים זאת

בזק גבו 3.6 שקלים על העפרוני ועל הזמיר. זה היה נכנס תחת הכותרת של "דמי שימוש קבועים". מה אני מנסה לומר לך? אלה דברים שמתקיימים בכל מקום וצריך למצוא את הדרך הנכונה כדי להתמודד עם זה. אני אומר לך שאם אחרי שנעשה קמפיין ואחרי שנתיים תבואו שניסיתם הכול וזה לא הולך אין מה לעשות. אם זה כך, אז אנחנו נמצא

אתה אומר שעושים פיילוט, לא הולכים עכשיו - - - לא, זה לא פיילוט. הראל, אל תשחק איתי במילים. אני פותח לך חלון, אתה פותח את השער. אני פותח את השער, אתה נכנס דרך החלון. תסביר שוב למה אתה מתכוון. הכול נשאר אותו דבר. ההבדל היחיד בינינו הוא שאתם לא סומכים על אלה שיבואו אחרינו, אחריך, אחריה,

חוה בטח תישאר. גם איתי, כמובן. אני מנסה לומר לכם שבשנתיים האלה נבחן את המכלול. יהיה קמפיין משמעותי שייעשה על-ידי המשרד. אני מודה, קשה לי לקבל את הנתונים האלה. אני אומר לכם את זה כאזרח הארץ הזאת. גם אם זה נכון - - - אז בוא איתנו לדן באר שבע מחופש ותראה מה קורה. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, לגבי הוראת השעה. יכול להיות שבתקופת הוראת השעה אנחנו נגלה שסמכויות נציגי המפעיל הופעלו במידתיות ולא יהיו תלונות. אבל יכול להיום גם, שנגלה שמשרד התחבורה לא הקצה מספיק מפקחים מטעמו לפקח על המפעילים ושמערך תלונות הציבור עובד שלא כראוי. האם במקרה כזה הכנסת צריכה לאפשר - - - זה עיכוב ללא כוח. זה האיזון שאתה מדבר עליו. אם הנושא כל-כך חשוב לכם, בואו נשים את הדברים על השולחן. תקצו תקציבים, תסמיכו מפקחים של משרד התחבורה שיבצעו את הבקרה באוטובוסים ולא תהיה שום בעיה של הפעלת סמכויות שלטוניות בידי חברה פרטית.

אבל השיקול הוא תקציבי, צריך לשים את זה על השולחן. זה השיקול ולכן אתם מציעים להסמיך נציגים של המפעילים. אם היו לי 100 תקנים, הייתי נותנת אותם למשטרה. סיבה תקציבית היא לא סיבה לפגוע בזכויות יסוד. זאת בדיוק הנקודה. איתי, אני מודה לך שחידדת את העניין הזה. מה העניין? אנחנו כל הזמן נסוגים מעמדת הברזל, שמפקד הסיור זאת עבודתו. בעולם מתוקן, משרד המשפטים בימים ההם היה אומר שזאת הפרטה של מערכת האכיפה במדינת ישראל ולא מאפשרים את זה. אולי גם נהגי האוטובוס היו עובדי מדינה.

הם לא מפעילים סמכויות שלטוניות. בתנאים שהחברות נותנות, אולי זה נכון. לא נותנים להם זמן לצרכים האישיים שלהם. שמענו את זה פה. זה הרבה מעבר. יש זכויות בסיסיות שכל אחד מאיתנו מתכתב איתן.

יפה פה? כל אחד בא עם החבילה שלו וחושב שזה כל העולם, עד שהוא צריך להגיע למקום אחר. שם פתאום הוא אומר: מה פתאום? מה אתה מתערב לי? מה אתה נכנס לי? מי אתה שתגיד לי? כל אחד חושב שכל העולם מתחיל ונגמר באירוע שלו. זה לא כך. המקום בו אנחנו יושבים, וזה גם תפקידו של משרד המשפטים, לראות את התמונה השלמה. כל הזמן תזכרו בתצריף הזה, שכל פעם מורידים עוד

אתה אומר שזה פאנל קטן ובתמונה הגדולה אף אחד לא שם לב שזה חסר. אדוני, מבחינתנו המציאות החליטה שיש כמה פאנלים שבורים במודלים שהיו. אנחנו בהצעת החוק הזאת, יחד עם משרד התחבורה ומשרד האוצר, עשינו כן מאמץ וניסיון לתקן את הליקויים שקיימים. אני חושבת שהמודל שנוצר פה לאור הדברים שאמר פה חבר הכנסת מקלב המודל הוא לא מודל דרקוני. הוא מודל מאוד תחום. הוא מודל של סמכות השימוש בכוח לא קיימת בו. הוא מודל מבוקר. חשוב לי שהדברים ייאמרו גם בפורום הזה. גברת פיסמן,

לא ביקשתי לשנות כהוא זה מהמודל שגברתי הציגה. כל אשר אמרתי,

שזה יהיה מהיום והלאה, שזה יהיה שנתיים. אני אגיד לך עוד דבר. את יודעת מה? אני מחייב אתכם לעשות קמפיין. אם זה המצב בו נמצאת החברה הישראלית, מישהו צריך לקום ולעשות מעשה עוד לפני הקנס. זה בלי קשר לחוק הזה. חברים יקרים, אני יוצא מהדיון הזה מזועזע.

סתם שני שליש מהזמן אנחנו מקדישים לזה. תבינו שאומרים לי ש-15% לא משלמים. לשיטתכם זה בצד המקל כי זה 20% אפילו. וגם כמות האנשים שנוסעים ברכב פרטי בנת"צ היא גם בלתי נסבלת. זה חלק מהתרבות שלנו שחייבת להשתנות. אמרתם שאין זיהוי ואמרנו שזה אחוז גבוה כי אנשים טועים ויש עוד סיבות. יש צורך בחינוך מאסיבי יחד עם הסברה. זה הכול ביחד, עקב בצד אגודל. היום יש אפס הרתעה,

בבאר-שבע, בגלל שיש שם דרך אחורית, מיקדו הליך הסברה. נראה לך את הקמפיינים שעשינו שם. כמה זמן אחרי ההפעלה? אי-אפשר לעשות סקר ולתת דוגמה מדבר שנבדק תוך שנתיים מזמן ההפעלה. אי-אפשר לעשות דבר כזה.

אין הפנמה, אין הבנה בדבר הזה. לכן אני לא מקבל את זה. הם יודעים שהם לא משלמים כאשר הם לא משלמים. אני לא מקבל את זה. אדוני היושב ראש, אני אעשה בדיקה ואראה לך עד כמה הבדיקות האלה לא היו אמיתיות ולא מקצועיות. איך אפשר לעשות על המטרונית עם זה היה תוך השנתיים של ההפעלה? עושים סקר והפנמה של תהליך, עם הסברה ואחרי זה עושים ולא מביאים לפה נתונים מקריים. מישהו חושב שהמטרונית בחינם? אתם לא מוכנים לקבל ביקורת. תראה את האבסורד, אדוני היושב ראש. כל הבדיקות שנעשו והסקרים שמביאים אלינו, אמרתי לך שזה בעצם לא אנשים שניסו להתחמק אלא הפער הגדול וזה שלא מתחשבים בתקנים הטכנולוגיים. איך עושים בדיקה ומביאים כאן לוועדה שזה עוד בשלב הרצה? שנתיים הראשונות זה בשלב הרצה. משרד התחבורה לא מוכן לקבל פיקוח שלנו על רב קו שלקח להם עשר שנים. שנתיים ושלוש והם אמרו שהם עדיין בשלב הרצה. אבל הכניסה של אנשים ללא תשלום, את זה הם רוצים לעשות מיידית. אני שואל את גברת פיסמן. האם את מוכנה שפקח יעכב את הבת שלך בת ה-15 באוטובוס? אני לא מוכן שיעשו את זה. אני לא מוכן שעובד שהוא לא עובד ציבור יעכב את הבת שלי בת ה-15. אני לא מוכן ואני לא חושב שאת מוכנה לזה. את רוצה לתת לו את הדבר הזה ואנחנו לא מוכנים לתת את זה. לגבי ההוראות שיחולו על קטינים אין ספק - - - מה זה קטינים? אין תנאים כאלה בהצעת החוק הזאת. לא הבאתם את זה. אני צריך להעיר את זה? אתם מביאים דברים לא מושלמים ואחר-כך שואלים למה זה בהוראת שעה. זה דברים שאני לא יודע. למה שהבת בת 15 לא תזדהה. סמכות עיכוב אני לא אתן לפקח כדי שיעכב את הבת שלי. היא גמרה בסוף עם מנהל ועם משטרה. סגנית המנהלת אמרה שהיא מכירה אותה וזה לא עזר. אבל היא לא אמורה לנסוע חינם בתחבורה הציבורית.

למה לא להזדהות? תולים אותה בכיכר ציון, תולים אותה במשרד התחבורה. היא שכחה, היא נסעה, שיקול דעת מותנה של ילדה בת 15. תתלי אותה? מה תעשי לה? קודם כל, אני נמצא בין חבר הכנסת מקלב לביניכם. חבר הכנסת מקלב מציג את הגישה היותר רדיקלית בעניין הזה. אני מחפש דרך אבל אתם אומרים כולה שלי ואני אומר יחלוקו. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. כבר איימת עלי, כבר איימת לקפוץ מעזריאלי, לווייתנים יתנפצו אל החוף אם לא תעביר את החוק מילה במילה. בסוף החוק הזה הוא חוק דרמטי, חשוב, אמיתי. אנחנו בעדו. אנחנו גם מוכנים להתכתב עם מה שמשרד המשפטים הכין ושכנע את עצמו כבר שזה בסדר גמור. אנחנו עשינו את ההתקדמות הזה. אני רק רוצה שזה יהיה בתוך מערכת מאוזנת, זה הכול. אני לא מקבל את הגישה שאומרים לי או שאתה מקבל את הדברים או שאני אקח. כבר לקחו ממני

שתעלה עשרות מיליונים לקופת האוצר. אני מודיע לך, תמיד זאת תהיה אכסניה מכל אכסניה אחרת של חברי כנסת, לא משנה לאיזה כיוון. אני אומר את זה על השולחן. יש לך ניסיון מוכח בזה. העברת כמה חוקים כאלה. אם עברתי את המוניות, את זה לא נעבור?

אפילו לא נכנסים, נהייתי מודאג. אי-אפשר לתת אזהרה ברב-קו אנונימי. לא ניתן לעשות את זה. אי-אפשר לעקוב אחרי רב-קו אנונימי.

כחבר דן הייתי נהג אוטובוס 25 שנה. הייתי הפילטר והמסננת מול הציבור. ב-2019 אנחנו הולכים לשינוי. משרד התחבורה מוביל שינוי. המדינה רוצה להוביל לשינוי.

ללכת לקראת הציבור. זה כמו הילד בהולנד עם הסכר והאצבע. אנחנו באים להגיד שהמלך הוא עירום. אם לא נחסום בסכר הזה את הפרצה, אני טוען שזה לא יהיה 20% או 25% אלא שזה יגדל כמו כדור שלג, הפער בין ספירת נוסעים מול ולידציות. אנשים לא ישלמו.

בעזרת השם לא יהיה בתשלום והנסיעה תהיה בחינם. יש לי חלום. אני תמיד אומר לכל אלה שבאים לכאן והם יותר גרועים מהנביא ירמיהו בנבואות הזעם שלהם. הוא יכול ללמד אותם מה זה להראות מה יהיה פה ואני לא אצטט. כל שבת אני קורא עם המשפחה פרק בתנ"ך ואנחנו עכשיו בישעיהו. אני אומר לך, עזוב את זה, אל תביא אותנו לנקודת הקיצון. אתה יודע מה אתה אומר לי? כל אוגדה תהיה בתחנות אוטובוסים. עזוב את זה. בוא נצא לדרך ונראה איך הדברים מתנהלים. אני בטוח, בעזרת השם, שהמציאות תהיה הרבה יותר נכונה ויותר טובה. אם נעשה את החינוך, אם נעשה את ההסברה, זה יהיה הכול ביחד. עם כל הדברים שנאמרים כאן, קשה לי להאמין ש-15%-20% מהחברה הישראלית לא משלמים. זה יותר מזה, זה לשים תג. זאת קבוצה מסוימת בחברה הישראלית שאתה שם עליה את האצבע.

צריך כן לראות את הדברים וכן לבוא ולתת את

תודה רבה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:58.